אני פותח ישיבה למינויו של חבר הכנסת רון כץ, כיושב ראש ועדת המשנה לקידום ועידוד ההיי-טק בישראל והסרת חסמי רגולציה, זאת משימתו. אני רוצה להגיד לך שאם אני הייתי במקומך, הייתי לוקח בסביבות חמישה, שישה נושאים,

כיצד ההשקעות של המדינה יהיו חכמות, נכונות ומפיקות לקחים מהשקעות שלא צלחו בעידוד ההיי-טק, איך ההכשרות גמישות, פתוחות וקשובות גם לכל הגיקים בלי השכלה וגם מביאים את הג'וניורים להכשרות. בנוסף, מיקוד בחרדים, בערבים ובנגב ובגליל, שם מתחבא הון אנושי שחסר לתעשייה, מיקוד בעולמות האלה וכמובן רגולציה ופתרונות. אלו מספיק משימות לחצי שנה הקרובה, ועל ההמשך נדבר. אני מאחל לך בהצלחה, רון, ואנחנו שמחים. מי בעד? הצבעה אושר. ברכות. אנחנו כולנו בעדך, ואתה נבחרת פה אחד אופוזיציה וקואליציה כאחד. אני מודה למנכ"לית וסליחה שלא נתתי לך ככה להוסיף, אבל יהיו לנו עוד דיונים, רק התחלנו לעבוד. תודה רבה לכל המשתתפים. אפשר מילת ברכה? בבקשה. אז קודם כל, אנחנו מברכים אותך. אתה באמת האיש הנכון במקום הנכון, אמר יושב הראש, אני נותן ועדת משנה למי שמוכיח איזה חצי שנה של אכפתיות והתמדה וכמובן ניסיון. יש לך הרבה מה לעשות, אני לא יודע למה הוא אמר חצי שנה, אם היה לו איזה מסר פוליטי אבל - - - קודם כל, הוא על תנאי אצלנו,

יביא תוצאות, נדבר. תביא תקציב להכשרה מקצועית של הקהילה החרדית.

אני רוצה לברך אותך ואני גם מברך לא פחות את צוות הוועדה. אני יודע שכל ועדת משנה מוסיפה עוד מטלות ועוד משימות לצוות וזה לא פשוט. אני אומר לך מאיפה אני אומר את זה עם מסר מסוים.

זה גם לא פשוט, הקמת כמה ועדות משנה, צריכים לשבת בזמנים שהוועדה הראשית לא יושבת ואתה יושב הרבה שעות. יש לכם הרבה, אנחנו ניקרא פה בימי ראשון וחמישי כנראה יותר, וגם אתה יושב בראשון. רק בראשון הזה ראית שהיה לנו יום מלא על הצעות חוק. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, כשהייתי יושב ראש ועדת המדע כמעט ארבע שנים, הקמתי כמה ועדות משנה לפרופסור עמנואל טרכטנברג, הוא עמד בנושא אקדמיה, חיים ילין עבד בוועדת המשנה על רחפניים. הוא עשה שם רגולציה ובכל מה שקשור בהכנה טובה מאוד וגם קידם את זה מאוד, וגם חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בנושא אקלים, ועדת משנה וכל מה שיש בזה.

דבר אחד היה משותף לכולם, כולם היו באופוזיציה. כל החברים, אני הייתי באופוזיציה, כל חברי ועדת המשנה היו באופוזיציה, אז נא לתשומת הלב. אנחנו קיבלנו את ההערה, וכפי שאמרת, מה שנקרא, הערות עוברות לאוזן הנכונה. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:47.